אני פותח את הישיבה. חברות וחברי הכנסת, היום אנו מציינים בעולם כולו את יום השואה הבין-לאומי. זהו היום שבו הקהילה הבין-לאומית מתייחדת עם זכרם של ששת המיליונים שנרצחו בדרכים האכזריות ביותר על ידי הנאצים ועוזריהם. עצם קיומו של יום בין-לאומי שבמהלכו מדינות רבות בעולם מציינות את זכר השואה הוא דבר שאינו מובן מאליו. זו תולדה של מאמצים רבים אשר הוביל בשעתו השר וחבר הכנסת לשעבר סילבן שלום בעת שכיהן כשר החוץ. מה שהיה חשוב אז חשוב לא פחות גם היום. ציון יום השואה הבין-לאומי חשוב לשם עשיית צדק עם זכרם של נרצחי השואה

אלא שחשיבותו של יום זה אינה תמה בכך. יום השואה הבין-לאומי מקבל חשיבות מיוחדת נוכח השתוללות האנטישמיות בעולם, המרימה את ראשה גם היום. האנטישמיות החדשה אינה באה לידי ביטוי רק בשנאת יהודים באשר הם, אלא באה לידי ביטוי במידה רבה בפעילותם של יחידים ושל ארגונים הקוראים להחרים את מדינת ישראל, השוללים את זכותו של העם היהודי למדינה משלו, התומכים בטרור ופועלים להביא להשמדת ישראל.

בשעה שגם האנטישמיות בצורתה המוכרת מן העבר גואה בעולם, בפרט על רקע המשבר הכלכלי הנלווה למגפת הקורונה. אנו מצווים להמשיך ולהילחם באנטישמיות על כל צורותיה. יום זה הוא מרכיב חשוב בהגברת המודעות ובהבנה של צורך זה. כאן, בכנסת ישראל, אנו מבקשים להתייחד, יחד עם העולם כולו, עם זכרם של ששת המיליונים אשר נרצחו בידיהם הנפשעות של הנאצים ועוזריהם. נזכור כל אחת ואחד אשר לא שפר עליהם גורלם ואשר לא זכו לראות בתקומתה של מדינה יהודית המעניקה ביטחון ליהודי העולם כולו. בראש מורם נאמר לזכרם ולמען הדורות הבאים: לעולם לא עוד. חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים מכאן להודעה למזכירת הכנסת,

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

(הידוק הגבלות) (תיקון), התשפ"א 2021. תודה רבה.

אנחנו עוברים מכאן לדיון בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות) (תיקון), התשפ"א 2021. כפי שהחוק מחייב, התקנות הונחו על שולחן הכנסת.

אפשרות לוועדות המתאימות לדון בהן.

משחלף המועד לדיון בוועדות, עומדים לרשות המליאה שלושה ימים לשם אישור התקנות. בתוך מסגרת הזמן הזאת, אנחנו מקיימים את הדיון הנוכחי. אני מזמין את סגן שר הבריאות יואב קיש להציג את התקנות.

כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, לפני שאני מתחיל, אני חייב לספר ליושב-ראש שכשחוקקנו את חוק הקורונה, או "חוק הקורונה הגדול", כמו שאומרים, רצינו לתת לכנסת סמכויות, כמו שנכון לעשות בכל חשיבה על שלטון של פיקוח פרלמנטרי. בעצם לכנסת יש סמכות לעצור את הממשלה גם מלהטיל סגר. ההחלטה נמצאת בידיים של ועדת הכנסת הרלוונטית, ועלתה שאלה במסגרת החקיקה: מה אם יחליטו לא לדון? אתה יודע,

זאת החלטה לגיטימית לחלוטין, אבל אם יהיה מצב שאיזה יושב-ראש ועדה ינסה למסמס, להפעיל לחצים, ירצה אולי להשיג הישגים בתחומים אחרים ולמנף את העמדה שהוא נמצא בה, אז אמרנו: אוקיי, אז במצב הזה שלא תהיה החלטה בוועדה, ניתן פרק זמן מסוים ואז נגיע למליאה. אני חייב לומר שאני ברמה האישית, בנקודת הזמן הזאת, לא האמנתי שאמצא את עצמי על הדוכן במליאה בדיוק באותה סיטואציה ספציפית שבה אני בא ומבקש את אמון המליאה כי ועדת הכנסת לא דנה בנושא. מה ששונה מהמתאר שדיברנו עליו הוא שלא מדובר ביו"ר ועדה שהחליט למנף איכשהו איזה רצון שלו ולא דן בנושא. מדובר באירוע מכֻוון של מפלגה שהיא שותפה פריטטית בממשלה, שמונעת מהממשלה, שהיא החליטה על דעתה. הסגר הזה הוא לא משהו שנולד באוויר, זה משרד הבריאות הביא והציג בקבינט הקורונה ואחר כך לממשלה כולה את כל הפרטים, את כל המסגרת, את המשמעויות ומה עושים. כולנו מבינים היום באיזה עומס מטורף נמצאים מערכת הבריאות ובתי החולים. אותה מפלגה שתמכה בממשלה מונעת מהוועדה של הכנסת להתכנס ולקבל את ההחלטה. אני חייב לומר לך, היושב-ראש, זה מצב הזוי. בעיניי אנחנו באירוע של מורכבות ומשילות שהוא חסר תקדים. אני נותן פה אולי איזה פרומו ואזהרה, ואני אומר את זה בעיקר לשר התקשורת, שר המשפטים ושר הביטחון,

אולי עוד איזה שר: יש לך, חבר כנסת בני גנץ, אחריות ושותפות בממשלה, ויש לך סמכות פריטטית בממשלה, ולא יכול להיות שבאירוע הזה אתה מונע מהממשלה לממש מדיניות כלפי נגיף הקורונה. זה פשוט אירוע לא נתפס. היום אנחנו מדברים על דיון בוועדה על חוק שאתה חושב שהוא הדבר הכי חשוב,

הכי חשוב זה שמדינת ישראל תילחם בנגיף הקורונה. לכן הגענו לרגע הזה, כמו שאמרת, היושב-ראש, שבו אנחנו בעצם מבקשים את אמון הכנסת, להצביע על תקנות הסגר שמדינת ישראל כולה נמצאת בו עד יום ראשון. ביום חמישי, להבנתי, יתקיים דיון בממשלה על הארכת הסגר. משרד הבריאות מבקש,

להאריך את הסגר לנוכח נתוני התחלואה, לנוכח התחלואה הקשה. אני אעבור על זה בהמשך, אבל אני אעבור רגע בקצרה גם על ההגדרות הספציפיות שביקשו שאקריא. אנחנו מדברים אכן על אישור חלק מתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, לפי חוק סמכויות מיוחדות (הוראת שעה), התשפ"א 2020. בהתאם למנגנון, התקנות צריכות להיות מוגשות לוועדה כנסת, כמו שאמרנו, ולקיים דיון במהלך 24 שעות. אם אנחנו לא באירוע הזה, בסוף זה מגיע למליאה. כך הגענו לנקודת הזמן הנוכחית. ביום 7 בינואר 2021, לנוכח נתוני התחלואה הגבוהים, אישרה הממשלה תקנות מיוחדות של הידוק הגבלות, ואלה הוגדרו הגבלות בתחומים, חינוך, תנועה, תחבורה ופעילות במקומות עבודה, עד 21 בינואר. בנוסף, במסגרת תקנות הידוק ההגבלות הוארך עד אותו מועד תוקפן של הגבלת פעילות, והעיקריות בהן הן ההגבלה על יציאה ממקום המגורים, התקהלות, חובת שמירת מרחק והגבלות על פעילות

חולים קשים מאושפזים ועומס על בתי

בלי דגש לא בכ"ף ולא בפ"א, של הוראות אלה וההגדרות שקבועות בתקנות, הנוגעות להוראות אלה כמפורט להלן: 1. תקנה 1 לעניין

6 ו-10(א); 3. העבירה לפי תקנה 13(א)(1), ותקנות 14 19 לעניין העבירה

יצביע בעד ההחלטה להמשיך עם תקנות הסגר.

תודה רבה לסגן השר יואב קיש. אנחנו עוברים מכאן לרשימת הדוברים. הראשון בהם, חבר הכנסת עוזי דיין, בבקשה. כבוד היושב-ראש, מזכירת הכנסת, כנסת נכבדה, דעתי לגבי החוק הזה ידועה, ואני רוצה להקדיש שתי דקות,

חבר הכנסת דיין,

אני רוצה להגיד מילה לגבי,

אני אומר שאלה תקנות,

לא הבנתי. אלה תקנות, לא חוק. תקנות, לא חוק. כן, כן. אמרת עמדתך לגבי החוק. אני אומר שהמדובר בתקנות.

עמדתי לגבי התקנות ידועה, שיהיה ברור במה אנחנו עוסקים. ואני מבקש להקדיש שתי דקות להזכיר שהיום הוא יום הזיכרון הבין-לאומי לשואה. יפה ביהדות שתמיד לכל זכור אנחנו מצמידים שמור, זכור ושמור, ועלינו היום לזכור ולשמור חמש נקודות שאני רוצה להדגיש בקצרה:

האנטישמיות נמשכת, רק לובשת פנים חדשות. האנטישמיות המודרנית מסווה את עצמה כביקורת לגיטימית על ישראל. כשתהיה ביקורת לגיטימית בכל מקום, על סוריה, על איראן, אז אני מוכן לשקול לשמוע גם את הביקורת הזאת. אם היא איננה אז זה סוג של אנטישמיות. נקודה שנייה, החתירה הבלתי-נלאית של איראן ליכולת גרעינית אופרטיבית היא איום בשואה נוספת. האפיפיור אמר היום שאידיאולוגיה מעוותת יכולה לגרום לעוד שואה,

יש לנו שתי אידיאולוגיות מעוותות במכה אחת: האנטישמיות המודרנית והחתירה של איראן להגמוניה, ומכאן, לגרעין שיעזור לה לעשות את זה. נקודה שלישית, אסור לתת לאיום הזה לגדול לכדי איום קיומי, והדרך לעשות את זה היא להגדיר אותו מההתחלה כאיום בלתי נסבל, ואז הוא לא יגיע, אם נהיה נחושים במצב הזה. נקודה רביעית, כל תמיכה בין-לאומית בגישה, ובפרט התפכחות לנוכח מה שנראה כמדיניות חדשה של ארצות הברית, תהיה לעזר רב, אבל בסופו של דבר האמת הפשוטה מורכבת משש מילים: אם אין אני לי מי לי. ובסוף רק תזכורת של שמור וזכור לכל אחינו היהודים באשר הם שם: יש לנו רק מדינת לאום אחת, וקוראים לה מדינת ישראל. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת משה טור פז,

כנסת נכבדה, בימים האחרונים אני מוצף בפניות של חרדים שמבקשים לא להיות חרדים,

לא לפחד, ציבור שמבקש לא לפחד מההפקרות שמתנהלת ברחובות של הערים החרדיות על ידי קבוצות שוליים, ציבור שמבקש לא להיכנע לדימוי הציבורי שנוצר לכלל הציבור, ההכללות הגורפות,

ציבור שמבקש לא לפחד מהקרע שנוצר בין החברה הישראלית הכללית לחברה החרדית, ביום שאחרי הקורונה. רוב מוחלט של החרדים רוצים דבר פשוט: לא להיות חרדים, כלומר לא לפחד. כדי שהחרדים לא יחרדו, צריך ערך בסיסי ופשוט של שוויון, שוויון בפני החוק, שלפיו אין הבחנה בין מפירי סגר, או מפירי סדר, אלא אכיפה שווה ומכבדת. אם יש צורך בהרתעה באמצעות העלאת קנסות, בואו נעשה את זה, אם יש צורך בהרתעה באמצעות הגברת נוכחות שוטרים ברחובות, בואו נעשה את זה. המסר ברור: כולם חייבים להישמע לכללים, ומי שמסכן את הזולת ומחריד את מנוחתו צריך להיענש. הקורונה היא הזדמנות ענקית לאחדות, אחדות של הציבור הישראלי: ערבי, דתי, חילוני וחרדי. כולנו אחים, וגם אחים לצרה. אסור לתת לתופעות שוליים לפרום את גלימת האחדות.

תודה רבה. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, איננו. חבר הכנסת אריאל קלנר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום הוא יום השואה הבין-לאומי. כיושב-ראש השדולה למאבק בדה-לגיטימציה עסקתי רבות בנושא ה-BDS, בנושא החרמות נגד ישראל והדה-לגיטימציה נגד ישראל. היום אני רוצה לגעת בנקודה קצת אחרת, חשובה לא פחות. אני עומד כאן כנצר למשפחת ניצולי שואה. חשוב מאוד לזכור שהשואה לא החלה בתאי הגזים, היא החלה בדמוניזציה ובהפיכת היהודי לתת-אדם. הלקח שלנו הוא "לעולם לא עוד"; הלקח הוא לא לשתוק. אני רוצה לדבר על סכנה, סכנה גדולה, סכנת השתיקה וההשתקה, כי הסכנה היא היכן שלא מדברים. מכון ממרי, הממוקם בוושינגטון ובראשו עומד יגאל כרמון, החל לעקוב אחרי דרשות במסגדים בצפון אמריקה והגיע לממצאים מסמרי שיער. למעט כמה אימאמים ליברלים, הרוב המכריע של הדרשות, אדוני היושב-ראש, הן הטפה לאנטישמיות פרועה. זה קורה בארצות הברית,

מתחת לפני השטח של חברה דוברת אנגלית צומחת תרבות רחבת היקף שבה תעמולה כמו נאצית היא לא היוצא מן הכלל. מבחינתם, יהודים נמצאים מאחורי כל מעשה זדון בעולם, מפיגועי 11 בספטמבר ועד לרצח תינוקות והמצאת דאעש. כמה דוגמאות רק:

אללה, השמד אותם ואל תרחם על צעיריהם וזקניהם, התפלל האימאם עמאר שאהין במרכז האסלאמי בדייוויס, צפון קרוליינה, כל עוד יישאר מסגד אל-אקצא תחת רגליהם של קופים וחזירים, אומה זו תישאר מושפלת, אומר השייח' אימאן אל-קסאבי מהמרכז האסלאמי בג'רזי סיטי, להשמיד את היהודים המקוללים אחד-אחד, אוה,

הפוך את ילדיהם ליתומים ואת נשותיהם לאלמנות, השייח' סייד אל-ג'טאווי במונטריאול.

לצערי, הסתה אנטישמית פראית זו לא מקבלת את תשומת הלב הראויה לה. אולי זה בגלל הפוליטיקלי קורקט, אולי זה מסיבות אחרות. כיושב-ראש השדולה למאבק באנטישמיות ובדה-לגיטימציה אני פונה אליכם, אחיי ואחיותיי היהודים בתפוצות,

אסור לפחד ואסור לשתוק, גם אם יאשימו אתכם באסלאמופוביה. ההיסטוריה מלמדת אותנו שהתעלמות ושתיקה לא מעלימות את הבעיה אלא גורמות לה להתעצם. אנחנו כאן לצידכם, ונסייע בכל מה שצריך. רק אל תשתקו. לעולם לא עוד.

תודה. חבר הכנסת שלמה קרעי, איננו, חבר הכנסת אלעזר שטרן, לא נמצא, חבר הכנסת צבי האוזר, לא נמצא, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, לא נמצא, חבר הכנסת עופר כסיף,

חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, לא נמצאת, חברת הכנסת תמר זנדברג, לא נמצאת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, לא נמצאת, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, לא נמצא, חבר הכנסת יאיר גולן, אף הוא איננו, חבר הכנסת איימן עודה, איננו, חבר הכנסת ווליד טאהא, לא נמצא,

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, איננו, חבר הכנסת עמית הלוי,

חברת הכנסת קטי שטרית,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, תארו לעצמכם שאתם פוסעים ברחוב בכל מדינה בעולם ונתקלים בפרסום הבא: תמונה ענקית של יהודי ועליו הכיתוב "מסוכן לבריאות הציבור". כיהודים, מה זה היה מזכיר לכם? חבריי חברי הכנסת, זה בדיוק מה שמרצ עשתה. בקמפיין הסתה גזעני, על גבול אנטישמי, נראה האדמו"ר מוויז'ניץ שליט"א ומעליו הכיתוב "מסוכן לבריאות הציבור". אביגדור ליברמן קרא לא להמתין לממשלה ולפתוח את מערכת החינוך, בוגי יעלון הצהיר כי אפילו אם יידבקו מאות אלפי בני אדם, לא ימנעו ממנו להפגין בכל הכוח, ואילו חבר מפלגת מרצ עצמה, יאיר גולן, אתם יודעים מה הוא אמר? כי משבר הקורונה הוא אחיזת עיניים. אבל לא ראיתי את תמונתו של יאיר גולן מתנוססת בשלטי חוצות, "מסוכן לבריאות הציבור". הקריאות של פוליטיקאים ואישי ציבור להפר את הנחיות הממשלה אינן מסוכנות לבריאות הציבור, ההסתה כנגד הסגרים והקורונה אינה מסוכנת לבריאות הציבור, הפוליטיקאים שנתפסו מפירים בעצמם את ההנחיות אינם מסוכנים לבריאות הציבור, אלפי המפגינים בבלפור ללא שמירה על הנחיות אינם מסוכנים לבריאות הציבור. העיקר מצאו את האשם ואת האדם המסוכן ביותר בישראל, האדמו"ר מוויז'ניץ. האדמו"ר, שהביע את כאבו מסגירת מוסדות החינוך לכלל ילדי ישראל, הגורמת לנזקים חינוכיים, לנזקים שעליהם אין חולק, הפך לאדם מסוכן. ועל ידי מי? על ידי מפלגת מרצ, מפלגה מדשדשת בסקרים, העומד בראשה, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, מכונה על ידי בכירים בתוך מפלגתו, כפי שפורסם בזמן ישראל, אנטיפת, רגזן, ממורמר, כמי שלא בוחל בשקרים וכפוליטיקאי המעדיף סיקור תקשורתי על פני מהות. אבל אם הוא חושב כי בהפצת שקרים הוא יצליח לקושש קולות בבחירות,

לא האדמו"ר מסוכן לבריאות הציבור, הם עצמם סכנה לבריאות הציבור. סגירת מוסדות חינוך והשתקת הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, שעליהם העולם עומד, זה סכנה לבריאות הציבור. המשך חילולי שבת במרחב הציבורי הוא סכנה לבריאות הציבור. כידוע, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. חבריי חברי הכנסת, את המרצ הזה אי-אפשר להכשיר. חציתם פה את כל הקווים. המפלגה שחרתה לעצמה את הדאגה לזכויות האזרח והפרט התירה את דמו של האדמו"ר ושל הציבור החרדי כולו. איבדתם את הלגיטימיות להתבטא בגנות האלימות, ההסתה, הגזענות והפילוג. איבדתם את הזכות להילחם עבור זכויות מיעוטים. אי-אפשר להסית לאלימות כנגד מיעוט אחד ולחרות על דגלך זכויות מיעוטים אחרים.

הפכתם למפלגה של שנאה. איך אתם צועקים? בושה,

חבר הכנסת אחמד טיבי,

חבר הכנסת אוריאל בוסו, איננו, חבר הכנסת אלכס קושניר, גם הוא לא נמצא, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, איננו. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה.

כנסת נכבדה, היום יום חשוב לכולנו, היום הבין-לאומי לזיכרון השואה. ביום כזה חשוב אנחנו לא רק נזכרים בזיכרון השואה, בכל מי שנספה, אלא גם חושבים על הגבורה היהודית. למעלה ממיליון וחצי לוחמים יהודים לחמו נגד הצורר הנאצי בצבאות הברית נגד גרמניה הנאצית, ובהם גם שני הסבים שלי, ואני מניח שלהרבה אנשים יש את הסיפורים האישיים של היום הזה. וביום כזה, כשאנחנו נזכרים מה היה אם צה"ל היה קיים ב-1945, 1941 1945, סביר להניח שהשואה לא הייתה מתרחשת. לפני כשנה וחצי, אדוני היושב-ראש, זכיתי להשתתף בטקס מאוד מרגש בכנסת. הייתי ח"כ חדש, נבחרתי רק כמה שבועות לפני כן לכנסת, ושאלו אותי אם יש לי סיפור שקשור לשואה. אמרתי: בוודאי. מצד אשתי,

כל המשפחה נספתה, של אביה, המשפחה שהייתה לפני המלחמה, חמשת הילדים פשוט נרצחו בבלרוס. ומצד אימא שלי, סבתא שלי, שתיבדל לחיים ארוכים,

היא הייתה ילדה בת עשר כשהתחילה המלחמה, ושני האחים שלה שירתו, אחד נהרג לצערי ואחד היה קצין בצבא האדום, והוא גם סיפור ההשראה שלי בכל מה שקשור לשואה. אז לקחתי לטקס הזה את בתי הבכורה, שהייתה אז בת שמונה וחצי, שנולדה כאן בארץ, היא צברית, בניגוד אליי, אני לא נולדתי בארץ. ובדרך לירושלים סיפרתי לה את הסיפור של השואה, עד כמה שאפשר לספר תוך 40 דקות כשאתה נוסע לירושלים. אמרתי שלפני כמעט 80 שנים היו נאצים שהיו לא טובים, שרצו לרצוח את העם שלנו ושהם רדפו אותנו,

רק בגלל שאנחנו היינו יהודים.

אחרי שבתי שמעה את כל הסיפור היא שאלה שאֵלה הכי תמימה שכל ילד יכול לשאול, היא שאלה אותי: אבא, איפה היה צה"ל? איפה היה צבא ההגנה לישראל? ואני, נחנקתי בגרוני, כי לא ידעתי מה לענות. התחלתי להסביר שצה"ל הוקם רק שלוש שנים אחרי שהסתיימה המלחמה, אחרי שהמלחמה הסתיימה בניצחון הגדול על הנאצים. את הסיפור הזה אני חושב שיש לספר לכל הילדים שלנו, לנכדים לוכל מי שיבוא בדורות הבאים. למה אני מספר את הסיפור הזה דווקא ביום הזה? כי הערבות שלנו לזה שלא תתרחש שואה זה הצבא החזק, צבא ההגנה לישראל. כל מי שהיום לא מבין את החשיבות של השירות הצבאי כנראה לא מבין את ההיסטוריה, כי אם לא תהיה חברה חזקה ואם לא יהיה צבא חזק, אז איך אנחנו נבטיח שלא תקרה שואה, שנצליח למנוע את השואה הבאה? הרי בלי צה"ל, בלי צבא חזק, אין מדינה, ואין צבא חזק בלי חברה חזקה, ואם אנחנו לא נהיה חברה חזקה ולא נכבד אחד את השני ולא נכבד את החוקים במדינה, אז לא תהיה לנו לא חברה חזקה וגם לא צבא חזק. לכן, אדוני היושב-ראש, שירות צבאי זה חלק בלתי נפרד מהחובות של כל אזרח, וכשאני שומע אנשים שאומרים: אני מוכן לשבת בכלא ולא לשרת בצבא, אני מתקומם. כשאני מסתכל על ההיסטוריה ומנסה להבין מה קרה שם,אני שומע אנשים: צריך ללמוד תורה, אמרתי: אנשים שנרצחו למדו תורה. אני מאמין שרוב האנשים שנרצחו למדו תורה. אבל אם אתם נגד שירות צבאי, איך אנחנו נבטיח שלא תקרה שואה? ודבר חשוב נוסף, אדוני היושב-ראש, ובזה אני רוצה לסיים: כשאנחנו מדברים על האתגרים שעומדים בפנינו כמדינה, אני לא הייתי ממליץ להשוות את זה לשואה. נכון, יש את האיום האיראני, איום ביטחוני חשוב מאין כמוהו, אבל להשוות את זה לשואה, מה פתאום? מה פתאום? לבוא ולהגיד היום, לעשות פרפרזות היסטוריות בתקופה של קורונה, ואני פה חייב לצטט את ראש הממשלה, שאמר שהודעת פייזר על החיסונים זה כמו הפלישה לנורמנדי שפותחת את החזית ומנצחת במלחמה. קודם כול אנחנו עוד לא שם, והדבר השני, זה גם לא הכריע במלחמה, עם כל הכבוד לפרישה לנורמנדי. אז אני אומר כך: היסטוריה צריך לשמור, היסטוריה צריכה להיות מקום מכובד בשיח, כי בלי היסטוריה אין עתיד, אבל לבוא ולעשות השוואות, בטח בימים שחשובים לנו, לדעתי זה לא נכון. כפי שאמרתי, אני רוצה שוב להדגיש את הנושא של השירות הצבאי, שכל אזרח במדינה הזאת חייב לכבד את השירות הצבאי ולבצע את המוטל עליו, כי בלי צבא חזק לא תהיה לנו שום ערבות לכך שלא תקרה שואה נוספת.

תודה רבה. אני מבקש מאחור לשמור על שקט, אי-אפשר לשמוע את הדוברים. חבר הכנסת שבח שטרן, איננו, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, איננו, חברת הכנסת מטי יוגב, את רוצה לדבר? אז אנחנו נעבור לדובר הבא ובינתיים תרדי למטה ואנחנו נחזור אלייך. חבר הכנסת איתן גינזבורג, בבקשה.

מוסדות מפירי חוק בסגר הזה, אבל אין לי הסבר איך הליכוד והסיעות החרדיות נעמדים על הרגליים האחוריות בגלל מה שהם טוענים ומתארים כקומץ קיצוני ואנרכיסטי,

פורעי חוק שמסכנים את הבריאות של עצמם ושל הציבור.

אנחנו תומכים בעמדה שלכם. אני שמעתי אותך, אנחנו תומכים בעמדה שלכם. חבר הכנסת מיקי זוהר, איך התחלת להגיד דברים כאלה, אל תשקר. אנחנו תומכים בעמדה שלכם. ודברים אחרים.

בערב אמרת משהו אחר,

היום אמרת משהו שלישי.

אני כבר לא יודע לאיזו עמדה שלך להאמין.

ולכן, מציע לך לחכות.

אני אאמין למה שאני אראה בעיניים,

כי בינתיים אמרת לי ארבע עמדות שונות.

ארבע עמדות שונות שמעתי ממך. אנחנו תומכים בעמדה של כחול לבן.

במקום לטפל, מאה אחוז, שמח לשמוע. אל תשקר, אל תשקר,

אני שמח לשמוע. במקום לטפל במי שמפר את הסגרים,

איתן. היום אנחנו כבר לא שותקים. די לפייק ניוז הזה. במקום לטפל במי שמפר את הסגרים, אנחנו נגד החרדים. אנחנו הלכנו נגד החרדים. אתם, חבריי בליכוד, רצינו לעזור לכם. אתכם. אתם, חבריי בליכוד, חבריי בש"ס,

וביהדות התורה, למה אתה משקר לציבור בשם הקמפיין הזה? מאפשרים להמשיך לעבור על החוק. אנחנו יודעים להיות נאמנים לשותפים. בזמן שמיליוני ילדים נשארים בבית,

אתם לא עוברים את אחוז החסימה,

כשאתם נאבקים במדינה, לא מאפשרים לה להיאבק במחלה? אם אתם לא נותנים לגורמי האכיפה, אנחנו תומכים בעמדה שלכם.

די כבר, אתה משקר במצח נחושה.

העיקר, בסוף, חברת הכנסת מארק, תודה.

בסוף נקבל את הסרטונים ואת הנאומים ואת הפוסטים ואת ההודעות שנאבקים ביחד בקורונה ושכולם ביחד עם אחד. זו ציניות, ציניות שהרבה זמן לא ראיתי כמותה. ואני אומר לכם, חבריי, אנחנו לא עושים את זה מתוך פוליטיקה כמו שאתם רוצים להגיד את זה.

אתם מספרים סיפורים. אתם הורסים את המהלך, אתם רוצים, אתם רוצים לקרוץ לשותפים הטבעיים שלכם, חבר הכנסת ואטורי,

כי גם לכם יש פוליטיקה, ואתם משתמשים בפוליטיקה הזאת. אתם מנסים לעשות כל דבר בשביל שזה יקרה, אבל ברגע האחרון אולי, הלוואי שיקרה נס ובסוף נגיע למצב שבו החוק שהממשלה ביקשה, שראש הממשלה חתום עליו, ששר הבריאות יזם, גם יעבור. הוא יעבור, החוק יעבור. אני פה כדי לוודא שהוא יעבור, זו המשימה שקיבלתי מראש הממשלה, אני מבקש. ומשר הבריאות להעביר את החוק הזה. אני מבקש, אני מבקש,

אני מבקש מחבריי, תודה, חבר הכנסת זוהר.

אני אומר לכם שאם אין אכיפה אפקטיבית ואין אכיפה שוויונית, אין טעם להמשך הסגר הזה. הסגר הזה, שמגביל אנשים, משאיר אנשים בבית, סוגר מקומות עבודה, ילדים נמצאים בבתים שלהם ואחרים עושים את זה לעצמם, לא יכול להימשך בצורה כזאת. אנחנו רואים שהתחלואה, יש לנו נתונים שמתחילים להתייצב, ה-R יורד, רואים דברים שקורים.

צריך להתחיל לראות מה תוכנית העבודה מכאן ואילך. לכן אני קורא לחברים, אדוני היושב-ראש, תתמכו בחוק הזה. תתמכו בחוק הזה, כי אחרת אין שום משמעות לסגר במתכונתו, כשהאכיפה היא לא שוויונית ולא אפקטיבית. אני אומר לכם, תעדיפו את הציבורי והממלכתי על פני האישי והפוליטי והתחמני, וכל הדברים האלה שאנחנו רואים בשלושת הימים האחרונים בוועדת החוקה, חוק ומשפט. תתעשתו כבר.

אני רק מבקש, אדוני היושב-ראש, אין שר במליאה. חברת הכנסת מטי יוגב, בבקשה.

לפחות אני ראיתי את השר כהן פה לפני רגע. אולי, אתה משיב כשתורך יגיע, וזה לא רחוק. אתה רשום, לפני חודש. מה קרה? אין מוטציה? חבר הכנסת גפני, תורך יגיע, אבל עכשיו חברת הכנסת יוגב ברשות דיבור, ואני מבקש לקרוא לשר אלי כהן, שמשום מה יצא מהמליאה. חברת הכנסת יוגב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, לפני שאגש לגופו של עניין, רציתי רק להזכיר לכם שהיום אנחנו מציינים את יום הזיכרון הבין-לאומי לשואה, הנערך ביום שחרור מחנה אושוויץ, שנקבע על ידי העצרת הכללית של האו"ם. ביום הזה אומות כל העולם מתחברות לזיכרון של הנספים בשואה ביחד עם העם היהודי, וטוב שנעשה זאת גם אנחנו. נזכור ולא נשכח. למען הסר ספק, איפה חבר הכנסת גינזבורג? אנחנו חושבים שלא תיתכן הצלחה באכיפה ללא הרתעה. אני אף רואה ומבינה שללא סמכויות מינהלתיות ובהיעדר כלים שיטוריים, רכים כקשים, כמו הקנסות שאנו דנים בגובהם היום, כדי למנוע מקרי אלימות ושימוש מיותר בכוח, לא נצליח במשימה ובוודאי לא נצליח להתמודד עם הנגיף. צריך לתת לגורמי האכיפה את הכלים המתאימים כדי להחזיר את ההרתעה, וצריך לתת את הכלים המתאימים כדי להחזיר את אמון הציבור באכיפה ובעבודת המשטרה. הכי חשוב, צריך לתת את הכלים המתאימים לצורך השגת המטרה של הסגר הזה, סגר קשה ממילא. אלמלא כל אלה, אחרי הסגר נמצא את המשק עם נזק כלכלי גדול יותר, וכן תהיה עלייה בתחלואה במקום הורדה דרסטית של מספר הנדבקים היומי. עלינו לעשות הכול כדי לפתוח את המשק בהקדם ולחזור לחיים, ויפה שעה אחת קודם. למען הסר ספק, אף אחד לא מעוניין להתעמר בתושבים, אך עלינו להיות אחראיים. הקנסות הם רק כלי אחד להתמודדות עם נגיף הקורונה. לבטל את המשך הסגר כמו שרוצים השר בני גנץ וחבריו בכחול לבן זה ממש חוסר אחריות, ילדותיות שנועדה לצורכי בחירות בלבד. ניכר כי לא הושקעה מחשבה לא על בריאות הציבור ולא על טובתו. אם לא נצביע היום בעד תיקון החוק אזי ידע כל אזרח במדינה כי ביום שישי המדינה נפתחה אחרי הסגר השלישי ללא שום הישג בהתמודדות עם מגפת הקורונה.

תודה רבה. חברת הכנסת הילה שי וזאן,

רבה, כבוד היושב-ראש. צפיתי אתמול בסקר חדשות 12 והאמת שנשבר לי הלב, נשבר לי הלב לראות את עומק הפילוג שיש לנו בעם. יותר מכל האומדנים למפלגה כזאת או אחרת ראיתי את הנתון המדהים והמדאיג כל כך ש-78% מהאנשים שמגדירים את עצמם מרכז-שמאל חושבים שהממשלה הבאה צריכה להיות בלי החרדים. אבל יותר מכך, 52% ממחנה הימין, שאני מגדירה את עצמי חלק ממנו, לא רוצים לראות חרדים בממשלה הבאה. 61% מכלל המדגם. אלה נתונים מדאיגים ביותר שמבחינתי ממחישים עד כמה העם הזה מפולג, עד כמה גדול הקרע, עד כמה האכיפה הבררנית וחוסר המשילות של הממשלה והעומד בראשה יכולים להביא לתוצאות הרסניות עבורנו. ביומיים האחרונים אנחנו מנסים בוועדת החוקה ליצור שוויון, שוויון שאמור להיות בסיסי, וזה לאשר את הצעת החוק שהממשלה עצמה היא שהביאה אותו בפנינו, אבל לצערי, אנחנו עומדים מול עוד ניסיונות לשטיקים וטריקים, לרכך את החוק ולהפוך אותו למה שהוא לא. גם גורמים בקואליציה עצמה מנסים לשנות את החוק, שכאמור ראש הממשלה וממשלת ישראל הביאו. אז אני רוצה לומר באופן ברור: ראש הממשלה, שבעצמו פילג את העם, אנחנו לא רוצים לשנות את, יכול לבוא ולנסות עכשיו להביא כל מיני קמפיינים של אחדות, הילה,

אבל מי ששנים,

קרא ולימד אותם מה זה הם ואנחנו, לימד אותנו שיש אותו ואת המחנה שלו ויש את המחנה מנגד, לא משנה אם הם אנשי ימין, ארץ ישראל,

יש הם ויש אנחנו, יש אני, אותו בן אדם לא ילמד אותנו עכשיו מהי אחדות. מי שפילג לא יאחד. אנחנו נעשה את זה אחריו.

כמה אפשר לחפש בית פוליטי בדרך לא נכונה, זה לא ייאמן. רם שפע, את, מה נסגר איתכם, הילה?

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, איננה.

מה שיקרתי? הוא אומר לך, זה פשוט לא ייאמן. איתן, עכשיו אתה.

אמרתי משהו לא נכון? אנחנו בעד החוק, אומרים לכם את זה מיליון פעם, ואתם ממשיכים להתעקש. איזה בעד החוק? הרסנו לכם את הקמפיין? לפני שבועיים חברת הכנסת שטרית ואני שאלנו את אנשי משרד החינוך: תגידו, למה לא שוללים תקציבים מבתי ספר, אני דאגתי להביא כספים למוכש"ר, כי ילדי ישראל לא שווים, יש סרטון, יש סרטון, שתינו שאלנו. אתם מסתכלים רק על הילדים החרדים. את פנית אליי, פנית אליי. לא שמת לב שהיא מתחילה לתת מספרים של "תקווה חדשה"? אני שמה לב,

חברת הכנסת פרידמן ברשות דיבור.

את מי את מייצגת,

רבותיי, נא לאפשר לחברת הכנסת פרידמן, רם שפע הרס את הסטודנטים. עכשיו הוא בעבודה. היא פנתה אליי, אדוני היושב-ראש, אז אני עונה לה. חברת הכנסת פרידמן ברשות דיבור, ואנחנו נאפשר לה לומר את דברה, זו זכותה.

כדי לחפש בית פוליטי הורסים את המדינה. חברת הכנסת שטרית, המסר עבר, האמיני לי, הכי חד שיכול להיות. עכשיו חברת הכנסת פרידמן ברשות דיבור.

תודה. לפני שבועיים בדיון בוועדת החינוך שאלנו, היינו שם שלושה חברי ועדה: למה לא שוללים תקציבים מבתי ספר שמתוקצבים על ידי המדינה או על ידי העירייה ומפירים את הוראות הסגר? אמר לנו משרד החינוך: אה, זה תהליך ארוך, ואין סמכות, ואי-אפשר. חברת הכנסת מהליכוד אפילו אתגרה אותו ואמרה לו: מה זאת אומרת אי-אפשר? איך אתם כאלה ראש קטן? בדקנו, אפשר. שר החינוך בחר לא לשלול תקציבים מבתי ספר שמתוקצבים על ידי המדינה ומפירים את הסגר. כל האמירות האלה על לשלוח שוטרים עם מכת"זיות, עם אש ופירוטכניקה, ולזרוק ילדים באוויר, זה קמפיין בחירות,

לאכוף זה לשלול תקציבים, לאכוף זה להוציא צו סגירה. לזרוק ילדים באוויר, זו ממש התגשמות של מי שמרחם על אכזרים, מתאכזר לרחמנים. אני לא מצליחה להבין איך אחרי שחבר הכנסת יעקב אשר,

מדובר בשוליים, מדובר באנרכיסטים, מדובר ב-2% ממוסדות החינוך, שלושה ימים מגן בגופו על זכותם הקדושה להפר את החוק ועל זכותם הקדושה לפתוח מוסדות חינוך ולהדביק 4,800 ילדים בירושלים, 80% מהם מהחינוך החרדי, 4,800 ילדים חולים בקורונה, מאומתים למחלה, הווריאנט הבריטי פוגע בעיקר בילדים אני לא מצליחה להבין איך נהיינו בשני צדדים, לא מצליחה להבין איך אתם לא נלחמים יחד איתנו על החיים של הזקנים, על החיים של האימהות שמפילות תינוקות, על החיים של הציבור. אני לא מצליחה להבין איך זה נהיה מריבה פוליטית. יש לכם תורה אחרת שבה פיקוח נפש הוא לא מעל הכול? אני לא מצליחה להבין איך הגענו למצב הזה. אם מדובר בשוליים, באנרכיסטים, במישהו שאתם מתנערים ממנו, אל תבלו שלושה ימים בלהתאבד על הזכות שלהם לא לקבל צווים מינהליים, תיאבקו איתנו על אכיפה. אלו החיים של אזרחי מדינת ישראל, אלו החיים של הציבור שלכם. זאת מדינה יהודית, פיקוח נפש דוחה כל דבר.

תודה רבה. נא לשמור על השקט מאחור. חברת הכנסת יעל רון בן משה, בבקשה. מתי דאגת לתקציבים של המוכר שאינו רשמי שאת מבקשת לשלול מהם? אבל עזוב את זה. מתי דאגת להם? הרב גפני, הם לא מעניינים אותך. הרב גפני, הם רצו להוריד את הזהות היהודית מבתי הספר. הם לא מעניינים אותך בכלל. את עכשיו אמרת לי את זה. הם רצו שהפורום החילוני ייכנס. מעניין אותך רק שנאת ישראל. זה הכול צביעות. רק שנאת ישראל. רק שנאה. זה הכול

רק שנאה. בוועדת החינוך הם העבירו את הגזרות הכי גדולות. מתי דאגת לחינוך המיוחד? אחד מכל 120, כבר מת. מתי דאגת לחינוך המיוחד?

אחד מכול 120 חרדים כבר

איפה שצריך לתקן פעילות משטרתית או אחרת, צריך לטפל בזה. אני מודה לכל שוטר ושוטרת שעוצרים אותי ובודקים אם אני אכן צריכה להיות בדרכים. אני בכלל לא מבינה את השיח בימים האחרונים בבית הזה. אישרנו לפני כמה ימים בקריאה ראשונה חוק ממשלתי, חוק ממשלתי מצוין. למה אנחנו נגררים לאיזה ריב ומדון פוליטיים שלא משרתים שום ציבור, ובוודאי לא את בריאות הציבור? אני קוראת לכולם להתעשת ולחזור לחוק הממשלתי המקורי ולהוריד את רמת התחלואה, כפי שהיא יורדת במקומות שבהם אכן מקפידים על הסגר,

או הסגר המהודק-מהודק-מהודק. אני מגיעה ממקום, הילדים שלי שלושתם יושבים בבית כבר שבועות.

לא נפגשו עם יותר מעשרה חברים כבר חודשים,

ובשבועות האחרונים בכלל לא. גם הילדים שלנו בבית, אל תדאגו. מצוין. בואו נעשה את זה יחד. לא, בוסו, אתה, הילדים שלך לא בבית.

נדאג לבריאות הציבור. לא נדון בקנסות, נדון באיך נעזור למאות אלפי בעלי העסקים שקורסים, לבעלי הצימרים, השכנים שלי בגליל, שסגורים כבר חודשים. להם אני רוצה לדאוג. ואנחנו נעשה את זה יחד כולנו, כי זו מטרה משותפת, לא אחד נגד השני.

אני לא מסכימה לזה.

אנחנו נעשה את זה ביחד, תשמעי את השיח פה. למרות הקולות המפלגים.

מה עשיתם בשבילם? מישהו דיבר פה על עסקים חוץ משנאה?

שלושה ימים בוועדת החוקה אנחנו מדברים על קנסות לעסקים, במקום להגיד שהתקבלו אלפי קנסות בודדים בעוד מאות אלפי בעלי עסקים סגורים קורסים, במקומות שבהם התחלואה כבר ירדה מזמן, ואנחנו משאירים אותם סגורים. למה? אין לזה שום צידוק. איפה שצריך להרתיע ולאכוף כדי לסייע, שם נעשה את זה. חבל שלא עשינו את זה עד עכשיו, אפשר עוד לתקן את זה. העסקים קורסים לא בגלל הקנסות, הם קורסים בגלל התחלואה, וזו המשימה שלנו. תודה רבה. גפני, רק את החרדים.

הינה, אתה רואה, חבר הכנסת גפני? תורך אכן הגיע. בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, רבותיי חברי הכנסת, אני גר בבני ברק, הנכדה שלי לומדת בגן ילדים בבני ברק, והיא בבית כבר הרבה מאוד זמן.

הגן סגור. יש לי נכדים בבני ברק בתלמודי תורה. עכשיו, כשיצאתי מבני ברק לכנסת, הם היו אצלי בבית. הם בחדר סגור. הם לא הולכים לתלמוד תורה, תלמוד התורה סגור. כמוהם, ואני מכיר את העיר הזאת, הרוב המוחלט סגור.

סגורים תלמודי התורה, סגורים בתי הספר, סגורים גני הילדים. לא רלוונטי לחלוטין. יש לנו בעיה, אנחנו, החרדים. יש לנו שתי בעיות: בעיה אחת, אנחנו נראים אותו דבר, אז אם רואים מישהו שמשתולל ועושה דברים שאסור לעשות והוא אלים,

הוא נראה כמוני. זה דבר אחד. הדבר השני, אנחנו הולכים עם נתניהו. זאת תמונת המצב. כל הניקוז של "רק לא נתניהו" עכשיו מתלבש עלינו. אם אנחנו היינו הולכים עם בני גנץ, לפי דעתי הוא לא מתאים להיות ראש ממשלה, הוא גם לא מתאים להיות חבר כנסת, אבל אם היינו הולכים איתו לא היו התקפות נגדנו. מילה אחת לא שמעתי בדיון הזה על זה שחופי הים בתל אביב היו מלאים, לא שמעתי, על הבריאות, על הנפש, על מה שזה גורם לתחלואה, מה שזה גורם לחולים קשים. לא שמעתי על אותם מועדונים מתחת לאדמה שפועלים בתקופת הסגר, לא ראיתי את העליהום הזה, שמישהו יבוא ויגיד. רק הנכד שלי, שיושב ולומד עם ספר בבית, רק הוא אשם, כי הוא מביא את התחלואה. בושה וחרפה. פגיעה באינטליגנציה הכי חמורה שיכולה להיות. איפה היו כחול לבן לפני חודשיים? הרי החוק הזה כבר עלה מזמן, ואנחנו הסכמנו, אנחנו החרדים הסכמנו לחוק. ביקשנו לעשות שינויים, הרי אי-אפשר להעביר חוק בצורה כזאת, הוא לא יפתור את הבעיה, אבל הסכמנו. יש פה במליאה אנשים שיושבים עכשיו ויודעים שהייתה הסכמה. הם לא דרשו את זה. כחול לבן דרשו את הרוטציה על ראשות הממשלה. לא עניינה אותם תחלואה, לא עניינו אותם חולים קשים שנמצאים בבתי החולים, לא עניינה אותם אי-ספיקה של חולים בבתי החולים. עניין אותם שבני גנץ יקבל את הרוטציה,

למזלנו הרב הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, והוא לא יהיה ראש ממשלה. הקדוש ברוך סייע לנו, גפני. הקדוש ברוך הוא מסייע לנו. הוא לא יהיה ראש ממשלה. זאת הייתה סכנת נפשות אם הוא היה ראש ממשלה. ברוך השם, ברוך השם. מה שמעניין אותו זה רק הוא עצמו, רק המפלגה שלו. אני לא יודע אם היא עוד קיימת מאז שהתחלתי לדבר, אם הם כבר עברו את אחוז החסימה או עוד לא. עכשיו יש להם בעיה: החרדים לא נותנים להעביר את החוק. יעקב אשר לא נותן להעביר את החוק. הוא דיבר איתי, הוא אמר לי שהוא מעביר את זה, אבל מה זה משנה, הוא נראה כמו החרדי ששרף אוטובוס, הוא נראה אותו דבר. אנחנו משלמים את המחיר על זה שאנחנו הולכים עם נתניהו. אנחנו משלמים את המחיר. הם לא יכולים לדבר נגדו, מדברים נגדנו. הם יודעים שאם אנחנו ניפגע ואנחנו לא נלך איתו אין ממשלה לליכוד, אין ממשלת ימין. אני מסכים לא ללכת איתו. תגידו לי מה האלטרנטיבה, את מי יש לכם במקומו, את מי? על זה תדברו. קיש, אין לכם אף אחד. יש לכם את בני גנץ. הוא לא מבין מה שנעשה בכנסת, פה הוא מתנה את זה בזה ואת זה בזה. אני, אדוני היושב-ראש, יש לי הרבה מה לומר. אני יודע שאין לי זמן, אבל אני חייב רק משפט אחד. התקשרה אלי אימא, אני דיברתי פה בדיון הקודם ואמרתי שאלה ששרפו הם נערי שוליים. הבאתי תמונה של נערים, טענתי שחלקם אפילו לא תושבי בני ברק, יש להם x כזה על הגב,

והיא כתבה לי בדם ליבה, ואני רוצה להגיד את זה כאן במליאת הכנסת, ואני רוצה להכות על חטא. היא אומרת לי: הבן שלי הוא ילד חרדי. הוא השתתף בפוגרום הזה. אבל אתה, חבר כנסת, שאתה דואג לציבור החרדי, תדאג גם לנערי השוליים. אל תשאיר אותם בצורה כזאת שהם ילכו וישרפו אוטובוס, מה שבמיינסטרים של הציבור החרדי לא קיים, אין אלימות כזאת. ואני מתכוון לפנות לראש עיריית בני ברק, יכול היות שאני אבקש גם מראש עיריית ירושלים: הלקח הגדול שאנחנו נלמד ממה שהיה באירועים האלה, לדאוג לאותם נערים שמתחברים לכאלה שהם עבריינים אלימים, לדאוג להם, למצוא להם פתרון, פתרון חינוכי. אני מכה על חטא על מה שאמרתי פה, בגלל שזאת הייתה האמת, אבל הייתי צריך לחשוב על האימא בבני ברק שמזילה דמעות על הבן שלה, והינה עומד פה גפני ומדבר נגדו: הוא לא משלנו. הוא משלנו, והוא חטא וצריך להיענש, אבל אנחנו צריכים לדאוג לו.

תודה, חבר הכנסת משה גפני. חבר הכנסת יוסף טייב, מוותר, השרה פנינה תמנו, איננה. חבר הכנסת משה אבוטבול, חבר הכנסת אבוטבול, בכבוד. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, בימים אלו אנו עסוקים בחקיקה חשובה אשר מהותה ההתמודדות עם נגיף הקורונה, עם המוטציות הבריטיות, הדרום אפריקאיות, תחלואה, הסדרים, בידודים, חיסונים. בכל אחת מהאותיות של האל"ף-בי"ת יש ערך שנקשר למגפת הקורונה. יש חיסון ראשון, יש חיסון שני, יש אפילו חיסון יומי של תנועת ש"ס, אבל בל נשכח שישנו חיסון מרכזי, חיסון יהודי, שאני ורבים וטובים מאמינים שיכול מאוד להשפיע לטובה על הבריאות האמיתית של עם ישראל, של העם היהודי היושב בציון ובגולה הדוויה, דבר שגם נקרא, בעזרת השם, בפרשת השבוע "בשלח" בשבת זו, על כבודה של שבת המלכה: "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא". אם אנו נזעק בקול אחיד ונתבע את כבודה של שבת המלכה, נתאמץ לשמור על השבת ברשויות המקומיות, במשרדי הממשלה, בתחבורה הציבורית, בעסקים, במסחר, בכלכלה, נשכיל לשמור שבת קודש, מובטח לנו שניפטר מן הנגיף, בעזרת השם, ונהיה בריאים כולנו, בעזרת השם. כמה זועק וכואב אותו חוק שחוקק בעיר חריש, המזמין חילולי שבת, הרומס ברגל גסה את קדושת השבת. כולם נזעקים על כך. זה ממש חילול השם, וכואב שבדבר היקר ביותר לעם היהודי משחקים בזה ככלי פוליטי. כמה מגדולי ישראל ובראשם מרן, זקן חברי מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול הרב שמעון בעדני, ביקשו שלא לחוקק את זה, ומועצת העיר לא נשמעה, ובכך ביזו את שבת המלכה.

עיר חדשה, זו ההחלטה? חייבים להתעורר, חס וחלילה שהשבת לא תתבע את עלבונה. שוחחתי שם רבות עם ראש המועצה מר יצחק קשת, פניתי אליו כיושב-ראש השדולה למען שמירת השבת שיוותר, שידחה, אך לצערי, נתקלתי באוזניים אטומות, וחבל. אדם יכול לאבד את כל עולמו בניסיון לרצות פוליטיקאים מול שבת המלכה. היו כאלה שנלחמו בשבת מאז קום המדינה, כולם נפלו ונעלמו מבמת ההיסטוריה. כשהייתי נער היו הפגנות רבות בפתח תקווה מול קולנוע היכל, שרצה לפתוח אז ראש העיר דב תבורי, ובסוף הוא הפסיד. מישהו זוכר את האיש? האם הותיר חותם? היהדות תמשיך להיאבק על כבודה של השבת היקרה לנו מכול.

בטלו וחזרו בכם מחקיקת החוק המבזה את שבת המלכה, ובעיקר אתכם. ולהבדיל, כאן המקום להודות לאיש העסקים היקר רמי לוי, המוכר לכולנו מרשת החנויות שלו ומחברת התקשורת שלו לטובה.

האיש היקר הזה זכה ברכישת חברת ישראיר, חברת התעופה,

והודיע מעל כל במה שהוא, בעזרת השם, כבעל הבית של החברה יפסיק את הטיסות בה בשבתות. בלי ספק זה יביא עוד תוספת ענקית של טסים ששומרים שבת. יישר כוח, רמי היקר. העולם היהודי מעריך, ומודה לך על ההקרבה והכבוד למען השבת, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישיב לך בשפע של ברכה, פרנסה והצלחה ברוחניות ובגשמיות. כבוד היושבת-ראש, לא נשכח לעולם את נאומו של ראש הממשלה הנערץ מר מנחם בגין, זיכרונו לברכה, שהיה גם הסנדק של היושב-ראש יריב לוין, כאשר החליט לסגור את אל על בשבתות, והזכיר מר בגין שאפילו בסלוניקי היה הנמל סגור בשבת לכבוד היהודים שעבדו שם. הכול כדי לכבד אותם בסלוניקי, סגרו שם את הנמל, כך זעק ראש הממשלה.

אל על נסגרה, וברוך השם, מאז התחילה לצבור רווחים, כאשר לפני כן היא עמדה לפני סגירה.

אני רוצה באמת לסיים. אסיים בזוהר הקדוש, שאומר: "כד בר נש זכי ואשלים שלימו דיקרא דשבתא, קודשא בריך הוא קארי עליה, ואמר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר". בתרגום: כשאדם זוכה והשלים בשלמות את כבוד השבת, הקדוש ברוך הוא קורא לה ואומר שבחו: ישראל אשר בך אתפאר, אני מתפאר בך כמלך המתפאר בעבדו הנאמן. בואו יחד נשמור את השבת המלכה, וכפי שכל גדולי ישראל מברכים, שזה יהיה הפתרון והבריאות מהקורונה הארורה, אמן. תודה רבה לכולם. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אבוטבול. חברת הכנסת מיכל וונש קוטלר. גברתי היושבת-ראש,

שמציין את שחרור אושוויץ-בירקנאו לפני 76 שנים.

מתכנסים חברי וחברות הכנסת לדון במשמעות ציון יום השואה הבין-לאומי. חשוב להבין שיום השואה הבין-לאומי נועד לזכור ולהזכיר, אבל לא רק את העבר. חשוב לזכור, דווקא בבית זה, כשאנחנו רואים גם קמפיינים של בחירות, ומעל בימה זו מילים שבמקומות אחרים היו נחשבות למילים אנטישמיות, חשוב להבין שמה שקורה פה בכנסת ישראל חייב להתחבר אל מה שקורה, אדוני היושב-ראש, בבירות ברחבי העולם היום. ניסיתי לכנס, כפי שאתה יודע, את מליאת חברי וחברות הכנסת כדי שנדון ביום השואה הבין-לאומי ובמשמעותו ובחיבור שלנו אל פרלמנטים ברחבי העולם שדנים ביום הזה במסרי השואה ובמחויבות ל"עולם לא עוד", כיוון ש"לעולם לא עוד" לא דנה בעבר, היא דנה בהווה ובעתיד, בהגדרת העבודה לאנטישמיות של הברית הבין-לאומית לשימור זכר השואה, שפה בין כותלי בית זה אנחנו שוכחים שאליה התווספה דה-לגיטימציה, דמוניזציה והמוסר הכפול, ופה בין כותלי בית זה אנחנו משתמשים בשיטות הללו בדיוק של דמוניזציה ודה-לגיטימציה ומוסר כפול בינינו ובין עצמנו. אדוני היושב-ראש, אני מגיעה עכשיו מדיון אחד ויחיד שהתקיים בכנסת ישראל, בוועדת העלייה והקליטה, דיון שבו נכחו שועי עולם מרחבי העולם וניצולי שואה. נכחו בדיון שתי חברות כנסת. אני מרכינה את הראש בפני כל אותם ניצולי שואה ובפני האנשים שפינו את הזמן מרחבי העולם לדון במשמעות של זכר השואה ביום הזה ובפני זה שכנסת ישראל לא מצאה לנכון לציין את היום הזה ושחבריי חברי הכנסת לא חשבו שהוא חשוב לדיון. ואני אסיים רק במילותיו של יאנוש קורצ'אק, כיוון שממש בשבוע שעבר נפטר אחרון יתומי קורצ'אק, יצחק בלפר. יאנוש קורצ'אק הבין היטב את שככל הנראה גם אנחנו צריכים להבין ולהפנים שהדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, אבל הדואג לדורות, מחנך אנשים. חבריי חברי הכנסת, זאת אחריותנו, זה תפקידנו כשליחי הציבור להבין שהעיניים נשואות הנה, ומפה תצא הבשורה שזה הזמן לחנך אנשים.

תודה, חברת הכנסת וונש. רק להבהיר שמאחר שאנחנו נמצאים בתקופת פגרה, לא ניתן לכנס את המליאה בהיעדר בקשה מתאימה של 25 חברי כנסת. אני יודעת, אדוני היושב-ראש. לא הצלחתי לגייס 25 חתימות. בקשה כזאת לא הוגשה, לא הצלחתי לגייס 25 חתימות. אבל אני בכל אופן מצאתי לנכון, בפתח הישיבה, לומר דברים ולציין את היום החשוב הזה,

וכך עשו גם לא מעט חברי כנסת בדברים שלהם כאן, נוסף,

לדיון החשוב שקיימה ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בנושא הזה.

אני מלינה על כך שלא הצלחתי לאסוף 25 החתימות. אני משוכנע שכשנגיע לימים שהכנסת תעבוד בלי שנידרש לוועדת הסכמות ולחתימות וכו', בוודאי שמי שיישב על כיסא היושב-ראש ידאג לכך שיתקיים דיון כזה, כשהעניין יהיה בסמכותו.

לא לא לא, אנחנו נצביע מלמעלה כולם כדי שיהיה מסודר. חבר הכנסת אוריאל בוסו, בבקשה. יש עוד דובר אחד, ולאחר מכן השר יסכם. אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, אני אתן עדכון קצר לחברים שהיו פה ועוסקים בימים האחרונים, לצערי, בהסתה, ובחלקה, של התקשורת. אני אספר סיפור קצר שקיבלתי היום ואני מטפל בו: יהודי בשם יקיר לנץ גר בתל אביב ברחוב אחד העם פינת שינקין. חזותו חרדית. כבר 18 שנה הוא מזמין מוניות, לוקח שירות ונוסע. הבוקר הוא הזמין מונית דרך שירות גט טקסי. הגיעה מונית, יש לי הפרטים, אבל אני לא מעוניין לעשות לו שיימינג, לאותו נהג מונית, הוא מגיע ורואה אותו נוסע. הרי באפליקציה יש לך הפרטים של הנהג. הוא מתקשר אליו ואומר לו: אני מחכה פה, למה אתה לא עוצר? הוא אומר לו: אתה חרדי, מפיץ את המחלה, ואתה לא יכול לעלות על המונית שלי.

אתה שם לב למה שאתה אומר? לא מדובר בעיר אדומה, מדובר באזרח, כנראה שהוא גם איש הייטק. הוא אמר לו: אני לא לוקח אותך, ואני עומד מאחורי דבריי,

אני לא מדבר על זה שאחר כך גם רשמו לו בהודעה שהוא מחויב ב-10 שקלים על ביטול השירות.

אני פונה מכאן, ואני פניתי במכתב לשרת התחבורה מירי רגב. כמובן, מדובר בעבירה על סעיף 3 לחוק איסור אפליה במתן שירותים ציבוריים, התש"ס 2000. אסור לעשות את האפליה הזאת. אני אבקש לזמן את אותה חברת מוניות לממונה על התחבורה הציבורית לשימוע עד כדי שלילת הרישיון. לא ייתכן שזה יקרה. אבל אני אומר לחברים: יש בחירות ויש יום אחרי הבחירות. אחים אנחנו. לא זאת המטרה. לא כל דבר מקדש את האמצעים. לפני יומיים תנועת ש"ס הוציאה סרטון של מר"ן הרב עובדיה שאומר: אין כזה דבר שנאה בין אחים. יש דתיים ושאינם דתיים. תפקידה של העיתונות חשוב בעת הזאת. קחו את הכלי שיש לכם ותאחדו את העם. אבל אנחנו כאן הראשונים לתת דוגמה. אנא מכם, תנסו לנשוך את הציפורניים ואת השפתיים שלכם ולשדר אחדות. מכאן מתחילה אחדות. רק כך ננצח גם את הקורונה וגם את השנאה. יחד נזכה שיום הזיכרון הבין-לאומי לשואה שאנחנו מזכירים היום לא יחזור על העם היהודי. אם אנחנו בתוכנו נהיה מופרדים נוכל,

תודה רבה. חבר הכנסת עמית הלוי, בבקשה, ואחריו יסכם סגן השר יואב קיש.

רבותיי וחבריי לכנסת, אזרחי ישראל, אני אומר כאן את הדברים לא כלפי אדם או קהילה מסוימת אלא כדבר נכון לכולנו. אנחנו מחוקקים כאן היום חוק להטלת קנסות ולסגירת מוסדות שמפירים את הגבלות הקורונה. צריך לעשות את זה, אבל הקנסות אינם הפתרון, כידוע לכולנו, למשבר הבריאותי והכלכלי שכולנו נמצאים בו. מצבי סכנה חשפו בדרך כלל את היסודות העמוקים של החוסן הלאומי שלנו. כמו שחיים חפר שורר בכישרונו, "העם הזה, המפולג כל השנה / כיצד הוא קם כשהוא מריח סכנה / איך מתעורר הוא מנורבגיה ועד צ'ילי / כי הוא יודע שאם אני לי מי לי". האני המשותף הקולקטיבי שלנו קם לחיים, האחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד.

לא יודע מה קרה בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, אולי זה הבידוד החברתי שנגזר עלינו בשנה האחרונה, אולי זאת תורת השבטים שמפרקת כל שיח ציבורי לאינטרסים מגזריים צרים, אבל מול העוצמה האדירה של הלכידות הישראלית בולטת במגפה הזאת, אדוני היושב-ראש, הרוח הפרטית,

הרוח הרעה הזאת היא מגפה לאומית שאף קנס לא יכול לתקן. הקורונה היא נגיף אכזר, אבל היא, בעזרת השם, נגיף זמני, אבל תודעת השבטיות הקהילתית היא מחלה כרונית מסוכנת בהרבה.

הדבר העיקרי שצריך לומר בימים האלה בצורה מאוד ברורה לכל אזרח, לכל מנהיג של קהילה או מארגן של הפגנה, ומה שאמר כבר לפני כמעט אלפיים שנה רבי שמעון בר יוחאי בדיוק בהתייחסויות למצב כזה: משל לבני אדם שהיו נתונים בספינה, ונטל אחד מהם מקדח והתחיל קודח תחתיו. אמרו לו חבריו: למה אתה עושה כן? אמר להם: מה אכפת לכם? לא תחתיי אני קודח? הוא קודח בתא שלו. אמרו לו: מפני שאתה מציף עלינו את כל הספינה. האינדיבידואליזם הרע הזה, שמוציא את עצמו מן הכלל ומזיק בשלילי גם בימי שגרה, ככל שיש כאלה בישראל, אבל בסערה שלנו אנחנו שבים לאותו לימוד יסודי: אם נרצה או לא נרצה, בישראל אין חדרים שהם סגורים הרמטית. יש סגנונות, יש קהילות, אבל יש ספינה אחת. מהים עד הירדן, ממטולה עד אילת, ספינה אחת.

ב-72 שנותיה עברה משברים גדולים מאלה, אבל היא עשתה זאת בעיקר בגלל שרבים מיחידיה ראו את עצמם יחידים חברתיים והיו מחויבים לשלומה ולשגשוגה של החברה. לכן אני מבקש, אזרחי ישראל, מכל אחת ואחד מכם, מכל מנהיג קהילה, הפגנה או חתונה: תפסיקו לקדוח את החור. אתם מטביעים את הספינה כולה. אנחנו נקנוס כאן קנסות היום, אדוני היושב-ראש, ונחוקק חוקים, אבל הם לא תחליף לאחריות האישית של כל אחת ואחד מכם,

יש לנו שתי משימות, ונסיים בזאת: "סור מרע ועשה טוב". סור מרע, לשמור על ההגבלות של הקורונה, ועשה טוב, להתחסן ולעודד חיסונים. אנחנו רואים שעם כל ההגבלות וכל המוטציות, בסופו של דבר מה שיוציא אותנו מהמשבר הזה זה החיסונים, לכן תתחסנו, אזרחי ישראל. אל תרפו. תשכנעו את השכנים. תתחסנו, תתחסנו, תתחסנו.

תודה רבה. יסכם את הדיון סגן שר הבריאות יואב קיש, ולאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה. מי שמקומו למעלה, אנא, לעלות למעלה. אדוני חבר הכנסת יעקב אשר, אני רואה שאתם פשוט לא שומעים. מי שמקומו למעלה שיעלה, כי אנחנו נעבור להצבעה בתום דברי הסיכום, כדי שנוכל לקיים את ההצבעה בצורה מסודרת. בבקשה, אדוני סגן השר יואב קיש. בבקשה. אתה תוכל להצביע מכאן, כמובן. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני לא רוצה להאריך בדבריי. אנחנו מן הסתם ניגש מהר להצבעה, אבל כן חשוב לי לנצל את הרגע הזה כדי לתקן,

כמה שקרים שנאמרו מעל הדוכן הזה במהלך הנאומים של הדוברים האחרונים. ראשית, אחת הדוברות אמרה שהווריאנט פוגע בעיקר בילדים. אני חייב לומר שבכל המחקרים זה עדיין לא הוכח. זה נושא שנבדק. יש לנו חשש גדול בעניין הזה, אבל לבוא ולומר את זה כאמירה של ידע מקצועי, אני חייב להפריך את האמירה הזאת. דבר שני, חברת הכנסת הילה שי וזאן, אני לא הצלחתי להבין אם את מייצגת את כחול לבן או איזו מפלגה אחרת. אני מבין שהכנסת הזאת בפיזור ובבחירות, אז יש כל מיני חברות וחברי כנסת שעוד לא יודעים מה מקומם ומייצגים כל מיני אג'נדות שהם אולי מחויבים להן מחוץ לבית הזה, אז גם את זה שווה לומר. ויו"ר הקואליציה חבר הכנסת מיקי זוהר, אני רוצה רגע לבדוק איתך משהו: עמד פה חבר הכנסת איתן גינזבורג עם תוכנית פוליטית מאוד סדורה והאשים את הליכוד בכל מיני האשמות, ואני אומר לך דבר אחד, מה שאני מכיר: אנחנו לא בספורט הלאומי של לחבוט בחרדים. שם אנחנו לא נמצאים. הם שותפים, הם בעלי ברית, חד וחלק. אבל באים ואומרים: יש פה חוק של אכיפה שעמדת החרדים היא נגדו בכמה דברים. שואלים מה קורה עם הליכוד. עולה פה איתן גינזבורג ואומר: הליכוד מונע את החקיקה. אז אני רוצה לשמוע רגע, בצורה הכי ברורה, חבר הכנסת מיקי זוהר, אם הליכוד פועל למען החקיקה הזאת או נגד החקיקה הזאת. נורא נורא פשוט: אני רוצה לתמוך בנוסח המקורי, לתמוך בנוסח המקורי, שנוסח על ידי שר הבריאות של הליכוד. בנוסח של שר הבריאות יולי אדלשטיין, שהעביר אותו והביא אותו למליאה. אנחנו רוצים לתמוך בנוסח המקורי. מה שקורה כרגע, יש ויכוח בין כחול לבן לבין המפלגות החרדיות. אני מנסה אולי להגיע איתן לאיזושהי פשרה,

מה שעושים בכנסת, בסופו של דבר מנסים להגיע לפשרות.

הרי כשהחוק הזה לא עובר, אי-אפשר להתחיל לאכוף. אנחנו רוצים כבר להתחיל לאכוף על הפורעים. נכון לעכשיו, מה שעושה איתן גינזבורג, הוא עולה ואומר שהליכוד לא תומך בחוק המקורי.

תומכים בחוק המקורי, רוצים את החוק המקורי, מנסים לפשר בין החרדים לבין כחול לבן. יצליח, יצליח.

לא יצליח, אנחנו תומכים בחוק המקורי. אוקיי, אז חבר הכנסת איתן גינזבורג, האמת? קיבלת את האמת לפרצוף. לעלות על הבימה הזאת ולומר שקרים ולהשמיץ את הליכוד ולהשמיץ את החרדים, גועל נפש של כחול לבן. גועל נפש.

אתם סתם מנסים לסכסך. רואים את זה גם בסרטונים שלכם, קמפיין אנטי, אבל תן לי להשלים, זו השיטה. זה כחול לבן. הינה האמת בפרצוף. היה, אתמול שר הבריאות בוועדה,

הליכוד אמר משהו אחר.

אז אני שמח לקרוע את המסכה של כחול לבן מעל הבמה הזאת במליאה. חבל שאתם עושים פוליטיקה זולה מהמלחמה במגפת הקורונה.

הליכוד יתמוך בחוק כפי שהוגש על ידי הממשלה מילה במילה.

ולכן אני לא אשתתף אתכם בספורט הלאומי של לחבוט בחרדים. אנחנו לא שם. הם שותפים, הם אחים שלנו. אתם שם. את הדבר המגעיל הזה אתם תצטרכו להפסיק. לכל מי שנמצא במליאה, אני שם את הוויכוח על החוק, שעוד יגיע לפה יותר מאוחר,

מי שלא הולך להצביע עכשיו בעד התקנות, אני אומר לכם, עושה פה פשע כנגד המלחמה בקורונה. אסור להצביע נגד התקנות האלה. התקנות האלה הן בנפשנו, הן בדמנו.

להיות לחברי הכנסת בהצבעה הזאת אחריות לאומית. כולם צריכים להצביע בעד.

תודה רבה לסגן השר יואב קיש. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת. חבר הכנסת אבידר, אתה רוצה לעלות למעלה להצביע? אז נא לשבת. איפה שאתה רוצה,

כדי שנוכל לנהל את ההצבעה בצורה מסודרת. נא לשבת. רבותיי, מי שמבקש להצביע, שיעלה למעלה.

אז אנחנו נחכה לך רגע. אנחנו נחכה שאחרוני חברי הכנסת שמעוניינים להשתתף בהצבעה יגיעו למקומם. אנחנו מחכים. להצביע אפשר איך שרוצים, כל עוד יושבים במקום. אם כן, חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת. נא לשמור על השקט. אנחנו עוברים להצבעה על תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות) (תיקון), התשפ"א 2021. הצבעה. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף

(הידוק הגבלות) (תיקון), התשפ"א 2021, נתקבלו. אני רוצה לראות הצבעה נגד. פושעים.

אם כן, בעד, 34, בצירוף קולו של סגן השר יואב קיש, נגד, שבעה, נמנע אחד. לפיכך אני קובע שתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות) (תיקון), התשפ"א 2021, התקבלו ולמעשה עומדות בתוקפן עד מועד סיומן כפי שנקבע בתקנות. אם כן, אנחנו נעשה כרגע הפסקה על מנת לאפשר בכל זאת את הניסיון להשלים את הכנת החוק לסמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"א 2020, על מנת שניתן יהיה להשלים את הכנתו לקריאה השנייה והשלישית. אם אכן כך יהיה, ואם החוק יקבל פטור מחובת הנחה והממשלה תבקש, בהתקיים כל התנאים האלה, אנחנו נחדש את הישיבה ונקיים דיון והצבעה על הצעת החוק,

בקריאה השנייה והשלישית.

(הישיבה נפסקה בשעה 17:26 ונתחדשה בשעה 21:35.) לילה טוב. אני מחדש את הישיבה על מנת לנעול אותה.

אבל אני נמצא פה לבד בכנסת, למעט כמובן הגורמים המקצועיים. חברי הכנסת סיימו את עבודתם. מחזה מעניין. אז אני אקריא כמה דברים: תם סדר-היום. לבקשת חברי הכנסת, הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, י"ט בשבט התשפ"א, 1 בפברואר 2021, בשעה 12:00, בנושא: מחדלי הממשלה בהפעלת נתב"ג בתקופה הקורונה. כמו כן ביקשני יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת יריב לוין להודיעכם שיש אפשרות שהמליאה תתכנס גם ביום רביעי, כ"א בשבט התשפ"א, 3 בפברואר 2021, לרבות לעניין תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות)

התשפ"א 2021, וככל שהתקנות לא יאושרו קודם למועד האמור בוועדה. הודעה על כך תצא בהמשך.